שלמה קרעי סגן יושב-ראש הכנסת מנסור

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת.

23 בפברואר 2022. על סדר-היום: ערעורו של חבר הכנסת שלמה קרעי על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעתו לסדר-היום בנושא "האם הממשלה החליטה על נסיגה

אני לא חושב שהתשובה הזאת היא תשובה רלוונטית לעניין של הצעה דחופה לסדר. הצעה דחופה לסדר-היום נועדה להעלות לסדר-היום הציבורי נושא

ובעינינו הדבר הזה משמעותי מאוד.

יאללה, ביחד. מצוין.

שנייה, אורית.

כן, בדקת?

אני שמחה שאתה אומר את זה. ברגע שאנחנו עושים חברה צודקת יותר,

זה משליך את עצמו על תוך החברה היהודית וגם על תוך החברה הערבית. ולכן מה שאני אומר תמיד, הגישה הזאת של רע"מ והמדיניות שהיא מנסה לקדם היא גם לטובת הצדק וההוגנות בתוך החברה,

זאת לא קומבינה של ימינה, וימינה לא יודעת מזה. אתה מתנגד לזה, ניר?

אני שמחה מאוד לשמוע. מה השאלה?

רק בשביל זה היה שווה לי לבוא לפה בשמונה וחצי בבוקר. אבל כל פעם מחדש את כאילו מופתעת ושואלת אותי את השאלות האלה. אני שמחה לשמוע, ניר. ואני מבקש שתחזרי בך מהמילים "קומבינה של ימינה",

אני אומרת שלרגל זה שניר אומר לי שהוא מתנגד לזה - - - לא לרגל זה. אני באמת מאמין לך, ואני יודע שאת אשת אמת, עכשיו אני לא יודע מאיפה הבאת את הקומבינה של ימינה. באמת, אני לא יודע אם את יודעת.

אני אגיד לך, זה מה שזאב קם - - - בסדר, אני מאוד מעריך את זאב קם,

אני מעריכה אותך, אין לי הכרעה בעניין הזה, אז אני משאירה את זה בסימן שאלה.

אז לפחות את זה אני - - - דרך אגב, גם איילת שקד אמרה לי שהיא לא מכירה כזאת קומבינה, אבל זאב קם התעקש שזה בא ממחוזות ימינה. תשים לב, אולי יש דברים בימינה שקורים שאתה לא מכיר אותם.

כמו הדבר הזה למשל. גם ראש הממשלה נראה לי מימינה, נכון. עכשיו, תראה, אני מזכירה את מסגרת הדיון, מסגרת הדיון היא שאנחנו לא רוצים להוריד אף נושא מסדר-היום, אנחנו שואלים אם להוסיף נושא. להוסיף, הבנתי. זמן המליאה בשבועות האחרונים הצטמצם פלאים, ביום שני הלכנו הביתה מוקדם, ביום שני שעבר הלכנו הביתה מוקדם, ביום רביעי הלכנו הביתה מוקדם. אנחנו רוצים ללכת הביתה מוקדם הרבה פעמים. ראיתי שזה נתן אפשרות לחבר הכנסת גלנט גם לרוץ בחוף הים. זמן המליאה הצטמצם פלאים, אז אני מציעה, מכיוון שאנחנו רק שלושתנו פה, ולשלושתנו אכפת מחומש,

שאכפת לך מחומש לא פחות מאשר לנו בוא נצביע כולנו פה אחד בעד לאפשר לשלמה - - - חבר הכנסת קרעי מנהל הצבעה מקבילה רק, את יודעת. פה אחד היא אומרת, מה זה משנה את מי אתה סופר?

פה אחד לאפשר לשלמה יש לך עוד מציעים? לא, זה רק אתה. לאפשר לשלמה קרעי, שהוא רהוט, לדבר.

יחליטו נפתלי בנט ובני גנץ מי משניהם בא לענות לו, ולפחות נדע שאנחנו את חובתנו המינימלית כאוהבי חומש מילאנו, כמוקירי פועלם של תלמידי הישיבה בחומש, שממש מוסרים נפש על המקום החשוב הזה, שהוא חשוב לנו. בסוף מחומש רואים את מה רואים, ניר? את הבית שלך רואים מחומש, לא את הבית שלי.

אז אני אומרת באמת, בואו נעשה סוויץ' בעלילה, בואו נאפשר לנושא הזה לעלות למליאה. לא זכרתי את זה, ברוך השם שיש לי פה את רפאל שהאיר את עיניי.

אין ספק שהוא עושה עבודתו נאמנה לא רק בהצגת מסמכים. באמת כל הכבוד, רפאל.

אבל תדעו ותראו שהוא שם לב לדבר הזה. בואו נעשה עכשיו סוויץ' בעלילה, נעלה את הנושא. אני אומרת את זה ברצינות,

נעלה את הנושא לסדר-היום. אני מתייחס לזה בשיא הרצינות. נאום קצר של שלמה, נאום של מישהו שמייצג את הממשלה.

ולפחות נדע שעשינו על זה "וי". חברת הכנסת סטרוק, ברשותכם, אסכם כעת את הדיון. אני מסכים עם כל מילה שאמרת, אין מחלוקת.

אין מחלוקת,

עכשיו נקודתית לבקשה. אגיד ככה, היום אני אצביע נגד. האם הממשלה החליטה על נסיגה מחומש?

חד-משמעית זה לא זה.

אני מבין ואני מזדהה עם הרצון להעלות את הסוגיה ולהשאיר אותה על סדר-היום. בואו נגיד את זה ככה, ערכית עניינית אני מאוד קרוב לעמדתכם. אני חושב שסגן יושב-ראש הכנסת שהיה פה הציע הצעה, ואני חושב שכדאי לעשות אותה.

להגיש שאילתה?

לא, לא שאילתה. תן את זה לנפתלי. תן לנפתלי, אולי הוא יסכים לענות לי. אני לא מעביר מסמכים מהכנסת לממשלה,

זה עדיין לא. הוא אמר, ואני רוצה לאמץ את ההמלצה שלו. זאת אומרת, זה מה שאני מציע, שלקראת שבוע הבא תוגש הצעה עם מספר משתתפים רחב יותר. אני אומר אנחנו כוועדת כנסת, אם הנשיאות לא תקבל גם את הבקשה הזאת אנחנו נהיה בעמדה אחרת לגבי הדבר הזה.

חברת הכנסת סטרוק,

פעם אחת תקבלי. אני מקבלת, ניר.

אני מקבלת את העצה שלך. אני רק רוצה להגיד לך משהו גם לא לפרוטוקול אחרי זה,

אתמול הייתי בעשהאל. לא בעשהאל, סליחה. באביגיל הייתי. הייתי באביגיל. למה אני אומר בעשהאל?

והגיעו אליי חבר'ה מעשהאל בשביל לדבר איתי. הייתה להם בקשה שהופנתה אליי, ואני חושב שהם התכוונו לשנינו. אני אחרי זה בצד אגיד לך מהי, בסדר?

אבל אני עכשיו רוצה להגיד לך דבר כזה, שים לב, אני רוצה שנדייק את ההצעה שמונחת פה על השולחן. אני מעדיף שלא. רגע, לא, לא.

חברת הכנסת סטרוק, תאמיני לי שאני רוצה לעזור לך. אני רוצה להוסיף את התוספת שלי.

אורית, תרשי לי לומר מילה. אני רוצה לומר מילה. מה שניר אמר, מספיקה לי ההוגנות שלו כיושב-ראש ועדת הכנסת כדי לקבל את ההצעה גם בלי לדייק אותה.

לטובת העניין.

שלמה אמר, זאת הצעה של שלמה, אני זורמת עם שלמה. אם זה לא יקרה יש לי עוד אופציה כידוע לך, והיא תמומש. בסדר, אני סומך עלייך שיש לך מספיק אופציות. אני סומך עלייך, באמת. אז אין צורך להצביע. בסדר גמור. אז תודה רבה על הדיון הזה.

כך, אתה מושך את הערעור?

תודה. להתראות. יום טוב. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 09:09.